בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור. על סדר היום פניות ציבור בנושא דמי הפיקדון לא מוחזרים לצרכנים בשלח סירוב רשתות השיווק לקבל בקבוקים בתקופת הקורונה. קיבלתי הרבה פניות. אנשים לתומם חשבו שהולכים כאן לדון בנושא של הבקבוקים הגדולים, בל אנחנו לא הולכים לדבר על הבקבוקים הגדולים. עדיין יש לנו שאלות על הבקבוקים הקטנים, כך שאני עדיין לא רץ לדבר על הבקבוקים הגדולים. בוועדה קיימנו כמה ישיבות ודנו בפניות שהגיעו מאזרחים, לדוגמה בנושא המים, בנושא הסלולר כאשר אנשים במצב של הקורונה לא צריכים לבוא ולהסביר את זה אלא כל אחד מאתנו חש את המצב הנוראי של כל אחד עם מצבו הכספי. אמנם לא מדובר כאן בהרבה כסף

בהחלט יש כאן שני דברים. ראשית, אני רואה את הדבר כדיון עקרוני בעניין הזה שגובים מאנשים תשלום, אזרחים משלמים את הכסף בשעה שהם רוכשים את המוצר, ואנחנו כולנו יודעים שדין פרוטה ודין מאה, פרוטה לפרוטה מצטרפת ואנחנו מכירים את המצב שאנשים, כדי לקנות את הלחם ואת החלב, מחפשים בארנק את ה-20 אגורות, את ה-30 אגורות, ומצטרפת עוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה עד שיש להם את חמישה השקלים, כמה שעולה הלחם או החלב. אם מותר לי לומר, לאו דווקא בתקופת הקורונה.

לפי מה ששמעתי,

לפי הפניות שקיבלנו כאן בוועדה זה אומר דרשני. איך יכול להיות שמשלמים ואין לנו את הדרך לקבל בחזרה את הכסף. לפני שאני פונה

אני מבין שבחודש מארס יצאה הוראה ממשרד הבריאות, הוראה חד משמעית

את הבקבוקים. כולנו זוכרים את התקופה שיצאו הוראות ממשרד הבריאות גם לגבי המעליות, גם לגבי הידיות בבתים, ניקוי המשטחים ואז היינו בתחילת המגפה או באמצע. אני לא יודע היכן אנחנו נמצאים היום, אם אנחנו באמצע או לקראת הסוף, אבל בהחלט אז חששנו מאוד שאנחנו נמצאים במצב כזה שיכול להיות שעצם הדבר הזה שאנחנו נוגעים, אם חולק מאומת נגע במוצר מסוים, עצם הנגיעה של מישהו באותו מוצר,

בפחית או בכל מוצר אחר ואנחנו כרגע מתמקדים בבקבוקים יכול לגרום להדבקה. לכן יצאה הוראה ממשרד הבריאות לתקופה מאוד קצרה, מחודש מארס עד תחילת מאי, לאסור. בהמשך יצאה ממשרד הבריאות הוראה מה שראיתי במכתבים שהעבירו אלי שתיקנו ואמרו שהייתה טעות ואמרו שאין כל מניעה. מה שקורה בפועל זה שביום הזה בו אנחנו יושבים יש המון רשתות שיווק שלמרות שהן מחויבות לקחת את הבקבוקים, הן רואות לנכון לא לאסוף אותם. מדוע? אני לא יודע ואין לי מושג. כתוצאה מזה קורים כאן שני דברים.

כמו שציינתי, הצרכנים לא מקבלים את כספם בחזרה, ושנית, אנחנו מאלצים את כל אלה שקונים את הבקבוקים, הצרכנים היקרים

את הבקבוקים, לפתוח מחסן בבית או לקחת איזה חדר שאין להם, ואם אנחנו מדברים במשפחות ברוכות ילדים, אין להן היכן להכניס את כל הבקבוקים האלה ומדובר בתקופה ארוכה.

אנחנו כבר כמעט תשעה חודשים בתקופת הקורונה ואני מתייחס לכמעט חודשיים שהיה איסור לקבל אותם בחזרה. אני לא מדבר על אלה שעד היום לא מקבלים בחזרה. היכן אתם רוצים שיאחסנו את הבקבוקים האלה? איפה אתם רוצים שכל הצרכנים אלה ישימו בבית את כל הערימות והשקים עם כל הבקבוקים האלה? לכן התכנסנו היום,

המנגנון הזה פועל, מה קורה ברשתות השיווק, אלה שלא מעוניינות אלה שכן מעוניינות ולא עושות זאת והכי חשוב, מה אנחנו עושים עם כל הצרכנים ששילמו מראש בעת רכישת המוצר, הבקבוק או הפחית, איך הם יכולים לקבל בחזרה את כספם. אני רוצה לפנות למשרד להגנת הסביבה, גברת נועה שפיצר מזרחי, יישום חוקי אחריות יצרן. את אתנו?

אני כאן.

תעשי לי קצת סדר בכל הנושא הזה. איך עובד הדבר הזה, מי חייב לקבל, מי לא חייב לקבל, מה המנגנון, מה אנחנו יכולים לעשות במידה ואחד לא רוצה לקבל.

חוק הפיקדון הוא חוק ותיק. הוא נחקק בתחילת שנות ה-2000. יש בו מנגנון שמטיל חובה מצד אחד על יצרני ויבואנים לנהל איזשהו מערך של קבלת מכלים בהחזרה של פיקדון שהציבור שילם אותו מראש כשהוא רכש את המכל. לבד מהחזרת המכלים האלה, החוק מטיל עליהם חובת עמידה ביעדי איסוף, ביעדי מיחזור אבל אנחנו כרגע לא נתרכז בזה אלא אנחנו מתרכזים רק בשלב שבו הם מחזירים את הפיקדון. החוק הזה מטיל גם את החובה על בתי העסק, על כל בית עסק שמוכר מכלי שתייה שהם תחת חוק הפיקדון ושהשטח שלהם עולה על 28 מטרים רבועים, לקבל מכלים ולהחזיר בגינם את דמי הפיקדון. זה לא משתמע לשתי פנים, לא בסופרמרקטים גדולים ולא בבתי עסק שהם יותר קטנים וכל אזרח שמגיע עם מכל כזה שמוטבע עליו אני רואה היום את הפרסומים ואת המארזים למיניהם

בפיקדון ואת גובה הפיקדון כדי שהציבור יוכל לקבל את התשלום בגין אותו מכל משקה. יש מגבלה גם על מספר המכלים שאדם יחיד יכול להביא לבית עסק כדי להזדכות ולקבל את דמי הפיקדון, זה עד 50 מכלים. אני כמובן אתך. הפרות בגין אי החזרת מכלים או אי החזרת פיקדון נקבעו חלקן כהפרות מינהליות וחלקן כהפרות פליליות. אלה בגדול הוראות החוק. את החוק הבנתי. האם חשבתם ואם לא, האם אתם מתכוונים לחשוב איך אנחנו מחזירים לאותם צרכנים את הכסף שלהם? מה נעשה, אם נעשה, לרשתות האלה שלא מקבלות? כפי שציינת, מבחינתן זאת חובה ואם נקרא לילד בשמו, הן עוברות על החוק והשאלה היא אם יש לכם אמצעים לאכיפה?

האם הייתה אכיפה בעניין? אני אומר משפט כללי ואני אבקש ממך להעביר את השרביט לגברת מיכל ריבלין שהיא ראש אגף פניות ציבור אצלנו. אנחנו מפרסמים גם באתר האינטרנט וגם מעת לעת את האפשרות שכאשר ציבור רואה את עצמו נפגע, כמי שלא קיבל את דמי הפיקדון או לא קיבלו ממנו את המכלים, לפנות לאגף פניות הציבור אצלנו, מי שמנהל את כל מערך הניתוב של התלונות האלה. אני מבקשת להעביר למיכל את רשות הדיבור. אני מבין שמי שפונה אליכם, מקבל מידע איך לקבל את הכסף בחזרה. תכף נשמע.

בהמשך למה שנועה אמרה, אזרחים שחשים את עצמם נפגעים ושלא קיבלו את דמי הפיקדון פונים אלינו באמצעות האי-מייל של היחידה לפניות הציבור במשרד להגנת הסביבה או טלפונית. אנחנו מקבלים את מהות התלונה ובודקים האם יש בה ממש.

האם יש עבירה על הוראות החוק שאת עיקריו נועה ציינה ובהתאם לכך אנחנו משיבים. תלונות שיש בהן ממש ונדרשת אכיפה, אנחנו מעבירים אותן למשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה שאחד ממפקחיה מבקר באותו בית עסק ומבצע בדיקה של מהות התלונה. במקרים בהם אנחנו לא מוצאים שיש הפרה של אחד מסעיפי החוק, אנחנו מסבירים לאזרח שפונה מה החוק אומר, מה אנחנו כן יכולים לאכוף ומה לא. בהקשר של תקופת הקורונה, אני אציין, כפי שציינת בהתחלה, שהייתה הנחיה של משרד הבריאות שלא לקבל מכלי משקה. ההנחיה הזאת למיטב זיכרוני הייתה תקפה עד ל-15 במאי ומה-15 במאי היא בוטלה וניתן היה להשיב מכלי משקה על פי הוראות החוק. בדלתה הזאת שבין מארס ל-15 במאי כל מי שפנה אלינו כמובן קיבל תשובה שגם פרסמנו אותה באתר המשרד ודאגנו שהמידע הזה יהיה גם באתר של פיקוד העורף כדי שאנשים לא ילכו לשווא להחזיר מכלי משקה וישיבו את פניהם ריקם. ביקשנו מהאנשים שככל שהם יכולים, למרות שאנחנו מבינים את הקושי, כן לשמור את מכלי המשקה ולא להשליך אותם לפח. להשתדל לשמור אותם עד כמה שניתן ואמרנו להם שכאשר ההוראה הזו תשתנה, אנחנו נשמח שהם יחזירו את המכלים לרשתות השיווק על פי הגדרתם בחוק. אכן מה-15 במאי כל מי שהתקשר אלינו והתלונן, העברנו את התלונות למשטרה הירוקה כדי שתבצע אכיפה בהתאם לאמצעים שעומדים לרשותה. גם אנחנו עבדנו תחת הקו הסגול ולפי ההנחיות ולא כל עובדי המשרד עבדו כל הזמן וזה מתבצע לפי סדרי העדיפויות של המשטרה הירוקה. נמצא בדיון הזה סגן מפקד המשטרה הירוקה מר עבד מחאמיד שיכול למסור יותר נתונים על האכיפה. אני מבקשת לציין שבתקופה הזאת שמחודש מארס עד סוף אוקטובר, התקבלו כ-450 פניות למשרד להגנת הסביבה. כשני שליש היו באמת תלונות על אי קבלת מכלי משקה ושליש מהן היו יותר שאלות או אי הבנה של ההנחיות וכולי. אלה דברים שאנחנו עונים עליהם במקום. תודה. ההתרשמות שלי היא שבאמת כראש תחום פניות הציבור אתם מתייחסים לכל תלונה, מקבלים ובודקים לגופו של עניין האם יש ממש בתלונה או האם אין ממש בתלונה. אכן מגיע לכם צל"ש וכך צריך להיות אבל כנראה אני לא מסביר את עצמי כל כך טוב ולא מבינים אתי. לכן אני רוצה לדבר בעברית ואולי ביידיש כדי שיבינו אותי ואני אנסה

אני כרגע פונה לפניות הציבור. שלום, אני אזרח, קניתי במשך חודש מארס עד 15 במאי לי מופיע כאן במכתב שקיבלתי מעמיר יצחקי שזה עד ה-4 במאי,

בקבוקים ופחיות. להזכירכם, לא הייתי בעבודה וישבתי כל הזמן בבית ושתיתי יותר. גם בעבודה אני שותה אבל אין לי תמי 4 ואין לי את כל המכלים האלה ואני קונה בקבוקים. מבקשים ממני מאוד יפה שאני אשמור אותם. אני אשתדל עד כמה שאפשר ושמעתי בקולכם ושמתי את הבקבוקים בצד אבל כבר לא היה לי מקום.

אני שילמתי כסף מהכיס שלי. מה התשובה? איך אני מקבל בחזרה את הכסף? אספתי את הכול ואני כן הצלחתי. אני רוצה עכשיו לחזור לאחת הרשתות הקרובות לבית, אני לא צריך לנסוע לעיר אחרת, ואין לי רכב, והתחבורה הציבורית לא כל כך זמינה בימים אלה,

לא יכול. איך אני מקבל בחזרה את הכסף שלי. לקחו ממני כסף. אני לא שומע תשובה. אני לא יודע מי צריך לתת לי את התשובה. האם מפקד המשטרה הירוקה עבד מחאמיד ייתן לי את התשובה?

אתם לא מבינים אותי. לא זו השאלה שלי. השאלה שלי היא איך אני מקבל את הכסף שלי בחזרה ולא שמעתי תשובה. אם אני מבינה נכון, אדוני היושב ראש, ברגע שיש לך מכל, גם אחרי שהוסר האיסור להחזיר מכלים בפיקדון, אתה מוזמן כמו בימי שגרה לקחת את המכלים לפיקדון, להגיע אתם לבית העסק ולהזדכות בגינם בדמי הפיקדון. לא מקבלים אותם. לפני שאני מקיים ועדה אני מנסה לבדוק את הדברים עד כמה שאני יכול. אני גר באשדוד, ביום שישי עשיתי סיור בכמה מקומות וזה לא המקום כאן לתת פרסומת לחנויות, אלה שכן מקבלות ואלה שלא מקבלות - לא מקבלים. אני צריך לאגור את המכלים אבל אין לי היכן לשים אותם. אני מבין, אני אזרח מתחשב, אזרח אכפתי, מגפת הקורונה מכה בכולנו, אני אהיה ילד טוב ואני אשמור את המכלים אצלי אבל עד מתי? אין לי היכן לשים אותם. חברים, לקחו ממני כסף ואין לי כסף. 30 ועוד 30 ועוד 30, לאן אני מגיע? אני רוצה בחזרה את הכסף. או שתעשו מבצע ותעברו עם המשאיות אצלי בשכונה ותאספו אותם. תחשבו אתם על פתרונות. לא אני צריך לחשוב על הפתרונות. תחליטו שביום מסוים בין השעות האלה והאלה, יעבור רכב גדול ויאסוף את המכלים האלה. איך יוחזר הכסף? ייתנו שובר.

אני כרגע לא נמצא שם כדי לחשוב על הפתרונות אבל זה לא יכול להיות. לא משנה אם אלה 10 אגורות, 30 אגורות או 80 אגורות או שקל,

כשלוקחים מהאזרח משהו מסוים ולא נותנים לו אפשרות לקבל בחזרה. אני כרגע לא דן כל כך

ופחות מעניין אותי בשלב הזה מה האכיפה מול החנויות האלה. אני כרגע מייצג את האזרח שנלקחו ממנו כספים ואין לו את הדרך להחזיר לו את הכסף וכדי לקבל את הכסף, אני לא רוצה לחזור פעמיים על אותם משפטים שלי, צריך לארוז ולחפש מחסנים בבית או אולי אצל השכנים שם הוא יכול לשים את כל הבקבוקים האלה. אני חושב שזה לא מוסרי וזה לא אנושי. סליחה, זה לא.

איך מישהו חושב להיכנס לראש של האזרח הקטן. ברשותכם, אני אומר עוד משפט. כולנו יודעים מי מגיע להחזיר את הבקבוקים. בואו לא ניתמם. לא אלה שמשתכרים משכורת מכובדת או אלה שמרוויחים שכר מינימום שאני לא יודע אם הם מחזירים. אנחנו מדברים באנשים קשי יום, באנשים שאין להם שקל על הנשמה, אנשים שלפעמים אוספים את הבקבוקים האלה. אני אישית מכיר אנשים במצב הקורונה זה לא קורה שבערבים מסתובבים באולמות שמחות ואוספים את הבקבוקים. משפחות עם ילדים שאין להם וכך יש להם עוד 50 שקלים, עוד 100 שקלים. איך אנחנו יכולים לזלזל באנשים האלה? בואו תעמדו ברשתות השיווק ותראו מי מחזיר. לא נראה לי שמי מאתנו שיושב כאן מחזיר את המכלים האלה. בואו נאמר את האמת ונשים אותה על השולחן. יכול להיות שזה לא בסדר. אנחנו כן תורמים את זה לארגונים, לאלה שממנפים את הכסף הזה ועושים דברים טובים למען הקהילה, זה חוזר לקהילה, בסדר גמור אבל אנחנו מדברים על מעוטי יכולת. אל תיקח שקל מבן אדם, אל תיקח אגורה מבן אדם בלי שאתה יודע שאתה יכול להחזיר לו את זה. אנחנו צריכים להיות נקיים, לקחו שקל ממישהו, תן לו את האופציה לקבל אותו בחזרה. אתה לא נותן לו, אל תיקח ממנו. לא לוקח ממך כרגע, תקופת הקורונה אין, מורידים את זה. אני יודע שזה גלגל, יצרן, רשתות שיווק, זה שמחזיר, זה שממחזר, גלגל ענק.

עוצרים דקה את הגלגל, שמים ברקס וחברים, כרגע לא. אני לא יודע אם זה אפשרי, אין לי מושג אבל טיפ טיפה חשיבה. עבד מחאמיד, מה שלומך? אתה אתנו? כן. שמעתי את כל מה שעלה בדיון ואני אתייחס. כמובן כפי שאדוני ציין, בגלל מגפת הקורונה התרבו התלונות אבל אנחנו בחודש האחרון מינינו מפקח ארצי שיטפל בכל העניין של הפיקדון בכל רחבי הארץ ואני מבטיח לוקח על עצמי שאנחנו נקיים פעילות ונפעל מול רשתות השיווק ומול כל גורם. אנחנו נעשה הכנה לצורך הפעילות הזאת ונעשה שיעורי בית. רשתות שאנחנו רואים שבאופן שיטתי לא מקבלות, אנחנו נפעל נגדן וכל מי שיש לו מכלי משקה שמסומנים לפי חוק הפיקדון ואמורים להגיע לרשתות השיווק בחזרה, אנחנו נפעל שהנושא הזה יטופל. אני לא אמר ב-100 אחוזים. שואפים ל-100 אחוזים. נשאף. אנחנו נעשה את הכול. אם אני אומר נעשה הכול, אני אומר שנעשה הכול בשבועות הקרובים. עבד, אני שמח על מה שאתה אומר. אכן כך צריך להיות. ברשותך אני רוצה לשאול. יצאת עם כל הכוח וגילית שאחת מרשתות השיווק לא מקבלת. מה עושים לה?

מה הכוח שיש לכם? קודם כל, לפי חומרת העבירה. אם הבן אדם באופן שיטתי עושה זאת, אני יכול לפעול. מה הכלים העומדים לרשותך? אני יכול לפתוח בחקירה שלאחר מכן תיק החקירה יתגבש, במידה ויש תשתית ראייתית, לכתב אישום. אני יכול לתת לו הודעת תשלום לקנס במקום, אם זה בודד ואם זה תאגיד. מה גובה הקנס? גובה הקנס לבודד הוא 730 שקלים. אם אני אפתח תיק, אנחנו יכולים להגיע גם לעיצום כספי בעניין הזה. לכן מה שאני אומר שבהתאם לפניות, בהתאם ללקוחות, אם זה רשת שהיא לא מקבלת. אנחנו בדקנו חלק מהתלונות שמיכל בדקה עליהן, בגלל מצב הקורונה הנושא הזה הפך לבעייתי בכל רשתות השיווק, אבל אנחנו זיהינו את הבעיה, מינינו מפקח ויש לנו היום מפקח ארצי שעוסק בעניין הזה ואנחנו ניקח אחריות להביא את המצב להיות כפי שהיה קודם ואפילו לשפר את המצב. אתה יודע לומר לי כמה מפקחים יש בכל הארץ? כמה רשתות שיווק יש, אני לא יודע. אני יודע שבאזור שאני גר, סביבי, היכן שאני גר,

בכל הארץ יש אלפי רשתות. כמה מפקחים יש? יכול להיות שהמפקח שלך מוכשר ויכול להגיע לאילת ולקריית שמונה ביום אחד.

מפקחים, סיירים, אם אתה רוצה מפקחים סיירים, יש לנו 25 בכל הארץ. ההתעסקות שלהם היא לא חקירות ולא מודיעין אלא הם עוסקים בסיור. לפי המגבלות של כוח האדם, אני אדע לזהות. לכן אמרתי שאנחנו נעשה שיעורי בית ונעשה הכנה על מנת שלא נתפרס על אלפי רשתות כי אין לנו את היכולת הזאת אבל אנחנו נעשה עבודה אפקטיבית ועבודת הכנה שבאמת תביא לתוצאות ולשינוי המצב. לידיעתך, כמו ששמעת אותי קודם, אם היית מתחילת הישיבה, אני לא יודע לומר לך אם יש עשרות או אם יש מאות אבל יש. הייתי מתחילת הישיבה. יש הרבה רשתות שיווק שלא מקבלות בחזרה. כמו שאתה ציינת, אני לא יודע אם תצליחו להתגבר עם ה-25 מפקחים שאתה מציין.

רוצה לראות תוצאות בשטח ואני אשמח ואני דורש שתעדכן את הוועדה בממצאים אחרי הבדיקה שלכם. בשמחה אני אעדכן על הפעילות הזו שאכן תתקיים. ברגע שרשתות שיווק ישמעו שיש אכיפה, מטבע הדברים חלקן מסדירות את העניין עוד לפני שאנחנו מגיעים אליהן. אני אשמח לעדכן את הוועדה. בעניין הזה אנחנו נדון במסגרת המשרד, פעילות האכיפה שאנחנו נבצע ואני בטוח שנשנה את המצב.

מנהלת הוועדה רוצה לשאול אותך. שאלה קטנה. דיברת על מפקח ארצי אחד ועל עוד 25 מפקחים סיירים. המפקחים הסיירים, הם רק לנושא הפיקדון או שהם מפקחים סיירים שעוסקים בנושאים אחרים?

תסביר לנו מה יעשה המפקח הארצי ומה עושים המפקחים הסיירים. זה מפקח בכל תחומי איכות הסביבה אבל לצורך הפעילות הזו באותו יום, או אם נחליט על יומיים, העיסוק שלהם יהיה אך ורק בתחום ביקור ברשתות שיווק באופן סמוי. לא ציינתי אבל זה מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים מכלי משקה ומגיעים לקופאית ואומרים לה שאנחנו רוצים להחזיר כמו כל אזרח. במידה והיא מקבלת, מקבלת, במידה ולא אנחנו קוראים לה לסדר ופועלים בהתאם לנסיבות. אם יש להם עבר, זה סיפור אחר. אנחנו הולכים ליום ספציפי וביום הזה יהיה ריכוז מאמץ רק לצורך העניין הזה.

אנחנו נתאזר לא עם הרבה סבלנות אבל נתאזר בסבלנות. בוא נראה את התוצאות בשטח ונראה אם אתם יכולים לעמוד במשימה. בינתיים תודה.

עדיין לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי אבל בינתיים אני ממשיך הלאה. אני חייב לומר לכם שאני לא אשתוק ואם לא אקבל תשובות היום, אני אקבל אותן מחר, ואם לא מחר, אז מוחרתיים,

נגיע לאן שצריך להגיע. לא יכול להיות סליחה אני אומר שגוזלים את הציבור. ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות,

שלום, בוקר טוב. מה שלומך ידידי? בסדר. תודה. אני קראתי את המכתב שלך ואני מבין שבתחילת הדרך, כפי שציינתי, ותקן אתי אם אני טועה, אכן היו כל מיני חששות ולא ידענו בדיוק מה כן ומה לא. לא שאני יודע לומר שהיום אנחנו כן יודעים באופן כללי על הנגיף וכל יום מתפרסמים מחקרים חדשים ודברים חדשים, אבל בהחלט הייתה מבחינתכם תקופה בה ראיתם לנכון לאסור על איסוף הבקבוקים.

רציתי לשאול אותך האם באמת כרגע מה-4 במאי כפי שראיתי במכתבך מבחינת משרד הבריאות יכולים לאסוף את כל הבקבוקים. מה קורה כרגע מבחינת משרד הבריאות? אני יכול לומר שעד עתה כל מה שאמר היושב ראש הוא מדויק. מה-4 במאי אנחנו הוצאנו עדכון ומבחינת משרד הבריאות ניתן להחזיר את הבקבוקים לרשתות השיווק. רשתות השיווק גם קיבלו על כך הודעה מאתנו. נושא הכסף לא נמצא במשרד הבריאות. אתם ממונים על הבריאות. אני מאחל לך שתוכל לשמור עלינו ולעשות הכול ואם יש לך משהו לזרז את הדברים מבחינתנו כדי שהנגיף ייעלם מאתנו בקרוב, כולנו נשמח לחזור לשגרה. אנחנו צריכים את הסיוע של כלל הציבור בשמירה על ההנחיות הבסיסיות. אם כל אחד קצת יתאמץ ולא יסתכל מה עושה האחר, אנחנו כנראה נהיה במצב יותר טוב. אנחנו לא חיים ביערות, אנחנו חיינו בין אנשים והטבע שלנו, כל ישראל ערבים זה לזה ותמיד אוהבים להסתכל מה אצל השני. אנחנו תמיד אומרים שלו יש, גם אני רוצה. נכון, אבל כנראה הנגיף הזה לא עובד לפי הטבע הרגיל שלנו. אתה אומר שאנחנו צריכים להתעלות על הטבע. נכון. לחלוטין מסכים אתך. המשך יום טוב ומוצלח, ורק בשורות טובות ומשמחות. מנהלת משאבי אנוש בתאגיד המיחזור אלה,

היית אתנו מתחילת הדיון?

מה יש לך לספר לי? אני ארגיע אותך ואומר שאנחנו מפעילים לחץ מאוד גדול. כל מקרה שאנחנו יודעים על רשת שלא מקבלת מכלים, למרות שזה לא הנושא שהוא באחריותנו ואלה רשתות השיווק, אנחנו מטפלים בכל פנייה גם באמצעות מוקד הלקוחות שלנו. אנחנו מערבים גם את המשרד להגנת הסביבה ומבקשים את ההתערבות שלו. אנחנו בעצמנו גם מספקים פתרונות. אני לא יודעת אם כבוד היושב ראש יודע אנחנו מפעילים 16 תחנות עירוניות, לשם אפשר להביא בקבוקים וגם הרבה מעבר למגבלות שיש ברשתות השיווק, שם זה עד 50 מכלים. ספרי לי קצת על זה. אנחנו מפעילים 16 תחנות עירוניות מקריית שמונה ועד ירוחם. הן פרוסות בכל רחבי הארץ ולשם אפשר ללכת ולמסור מכלים. אלה

לקחתם חדר?

יש חנויות שפרוסות ב-26 אתרים ברחבי הארץ. חנויות ספציפיות לקבל בקבוקים? אלה תחנות שלנו. לא המתקנים שנמצאים ברחוב אותם אנחנו מכירים. לקוחות יכולים לבוא ולהחזיר מכלים והם מקבלים את דמי הפיקדון שלהם. יש כאלה גם במרכז, יש ברמלה, יש בבית שמש, יש שתי תחנות בירושלים. התחנות פרוסות במוקדים רבים ברחבי הארץ.

יש לנו אתר אינטרנט בו מפורסמות התחנות. לא כל אחד נכנס לאתרים ולא כל אחד בודק. אם אתם עושים דבר כל כך טוב ונחמד, בפרט בתקופת הקורונה כאשר אנשים לא יכולים להחזיר את הבקבוקים שלהם, אני חושב שהיה נכון לפרסם את הדבר הזה לפיו אנשים יכולים לבוא ולקבל את ההחזר. אנחנו מפרסמים. בין הזמנים היה לנו איזשהו פרויקט שהוגדר לקהל החרדי. היה לנו קו כשר. היו אלינו גם פניות של אזרחים שאם הם אספו מכלים בכמות מסוימת, הגענו אליהם הביתה לאסוף את המכלים האלה. אנחנו רבים על כל בקבוק. לנו יש אינטרס שכל מכל יגיע אלינו כי בסופו של דבר יש לנו יעדי איסוף שאנחנו צריכים לעמוד בהם גם בשנת קורונה ואנחנו עושים את מרב המאמצים לאסוף את המכלים ולתת לאזרחים את הכסף של דמי הפיקדון.